שלום לכולם. אנחנו רוצים להתנצל על עיכוב של כמעט שעה. היינו בעיכוב כתוצאה מחוק אחר שהצבענו עליו. אני כמובן מדבר עכשיו על פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה